שלום לכולם. אנחנו נפתח את הדיון של הוועדה לביטחון הפנים. היום ה-29 ביוני 2022, ל' בסיון התשפ"ב. אנחנו מקיימים את הדיון בנושא הצעות החוק הפרטיות למניעת אלימות במשפחה של חברי הכנסת מיכל רוזין, נעמה לזימי, אבתיסאם מראענה, אמילי מואטי, אפרת רייטן, עאידה תומא סלימאן, קרן ברק, יוראי להב הרצנו. אלה הצעות החוק המונחות בפניי: הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה. הוועדה הזו קיימה מספר דיונים בנושא של הפיקוח האלקטרוני במשך כל השנה האחרונה. בדיון האחרון שקיימתי כאן, ב-6 ביוני, ממש לא מזמן, קיימנו דיון, היה לנו דיון מעולה. בסוף הדיון יצא תזכיר החוק כפי שהתחייבו משרדי המשפטים, בט"פ ורווחה. תזכיר החוק יצא להערות הציבור. גם כאן, התחייבו המשרדים לנהל את האירוע במהירות. זה יצא ל-14 יום, ובאמת חזר והונח, וביום ראשון האחרון הגיע לוועדת השרים. בעצם הממשלה אישרה את הצעת החוק של האיזוק האלקטרוני, הממשלתית. בעולם תקין, ביום שני, בעצם יום למוחרת, הייתה אמורה הצעת החוק הממשלתית לעלות אותה הצעת חוק של 17 עמודים שגם נמצאת כאן, שמפרטת את כל המתווה, כפי שגם תכף ידברו המשרד לביטחון פנים ומשרד המשפטים. בעולם תקין והגיוני, ביום שני היא הייתה עולה במליאה, והיינו מצביעים, קואליציה ואופוזיציה ביחד, כי באמת אין סיבה. זה חוק של איזוק אלקטרוני, שהמטרה שלו להגן על נשים וילדים שהם נפגעי אלמ"ב, אלימות במשפחה, ולכן זה מה שאמור להיות. לאחר מכן, הייתי מביאה את הדיון לכאן לוועדה, מצביעה על חמש ההצעות וממזגת אותן לממשלתית. כי ככה מתנהלת ועדה לאורך כל השנה. אלה לא הצעות החוק הממשלתיות הראשונות, והיינו ממזגים אותן.

את הפרטיות ביחד. זה היה קורה בעולם מתוקן. בעולם השני, האמיתי, הוחלט לצאת לבחירות, מה שבעצם הביא אותנו לסיטואציה שבה חוקים ממשלתיים צריך להתעקש בעצם שיעלו במליאה ולהגיע אליהם בהסכמות. לצערי, למרות ניסיונות של חברות הכנסת פה ושלי, החליטו באופוזיציה לא להעלות את הצעת החוק הממשלתית. הם לא הסכימו עליה. אני ניהלתי שיחות, אני ניסיתי להבין, ולא קיבלתי תשובה הגיונית, למעט העובדה שככה החלטנו וזה נשאר בחוץ. פעלו חברות הכנסת, ניסו להבין לא הבינו.

כאשר נותרתי מול שוקת שבורה, שבה הצעת חוק ממשלתית טובה לא מקודמת אך ורק בשל שיקולים פוליטיים, ביקשנו לעשות צעד שבעיקרון לא אמור לקרות.

כי אצלנו בוועדה מביאים ממשלתית וממזגים. אגב, גם אני - - - אבל אי אפשר היה למזג את זה. אל תפריעי לי בבקשה. אבל אני רוצה לתקן את התהליך. גם לעאידה יש הרבה מה להגיד, אבל היא לא - - - על התהליך,

על איך שאמרת את התהליך.

את לא מפריעה לי. את תדברי בזמן שלך, ותספרי מראות עינייך. כרגע אני מדברת. ככה זה עובד. מה לעשות. בקרוב זה אולי ייגמר, בינתיים אני עדיין יו"ר הוועדה.

אני עושה כאן היום צעד שבעולם תקין הוא לא היה קורה. ולמרות כל הטלפונים והוואטסאפים שקיבלתי, הוא לא אמור לקרות ככה. איך אני יודעת? כי היום במקרה חוק שלי, שמוזג כבר מזמן, אושר היום לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החוקה. זה חוק שבעצם מחמיר ענישה לפוגעים בחסרי ישע וקטינים. זו הייתה הצעה ממשלתית של גדעון סער במשרד המשפטים. אני ואופיר כץ, חברי כנסת מקואליציה ואופוזיציה הבאנו הצעות פרטיות, העברנו אותן בטרומית, ובעצם מה שעשינו באנו לחוקה, מוזגנו, והיום הצבענו שנייה ושלישית. ככה זה אמור להיות. וזה עולה ולמה זה לא עולה? בוודאי. כרגע, הצבענו לפני שעה,

וזה יעלה? הכל בסדר. אנחנו נעשה את העבודה שלנו. זו העבודה שלי. זה שלי, לא שלכם.

לא, אם זה ייכנס אז גם זה ייכנס. זה לא רלוונטי. עכשיו, ולכן, מכיוון שכל האירוע התעקם, מכיוון שיש התנגדות ברורה של האופוזיציה להעלות את הצעת החוק הממשלתית, המצוינת בעיניי אנחנו עושים כאן הפוך. אנחנו היום, עכשיו נעשה דיון, ונצביע על הטרומיות. אז נאגד את כולן למתווה שהציעו משרדי הממשלה, בט"פ, משפטים ורווחה. אנחנו נתאגד כולם, כל חברות הכנסת וחבר הכנסת אחד שמציע, נסכים עם הממשלתי ואיתו נתקדם, מתוך מטרה להעלות את ההצעות שלכם ואת ההצעה הממשלתית היום. זו המטרה.

בסופו של דבר, כולנו נתכנס להצעה אחת, שהיא בעצם מדברת על האיזוק. והנה אני אומרת לכם: אנחנו נסיים את הדיון, ויתחילו חברות הכנסת ליצור מנגנון של לחץ על האופוזיציה להביא את הפרטיות. אם האופוזיציה לא תביא את הצעות החוק הפרטיות היום, היא יכולה לרשום לעצמה שהיא זאת שהתירה את דמם נשים וילדים נפגעי אלמ"ב. אם אחרי שהעברתי את זה אל תצחקי בקריאה ראשונה פה - - - זה מצחיק, כי את עושה דמגוגיה בגרוש.

אם אחרי שהעברתי בקריאה ראשונה - - - אבל זה לא - - - אני אחזור והאופוזיציה לא תצביע הנה - - - אם זה לא ייכנס להסכמות בכלל, את צודקת.

חבל, כי את האדם היחיד באופוזיציה בליכוד, סליחה, באופוזיציה יש את עאידה. בליכוד - - - הם שכחו שאת באופוזיציה. לא, אל תדאגי. באמת. את חברת הכנסת היחידה בליכוד שאכפת לה. אז תעשי טובה.

ואני יודעת את זה, כי אני איתך עוד מהכנסת ה-20, אני יודעת כמה אכפת לך מנשים נפגעות אלימות. את באמת האחרונה שאפשר להלין עליה. אבל אם אחרי שנעביר קריאה ראשונה, ואחרי שנביא ונפעל ביחד הם עדיין יתנגדו כן. כן, אז זה פיקוח נפש.

חברות הכנסת. עאידה, קרן ואחרי זה נעמה. בבקשה. תודה רבה, כבוד יושבת הראש. אני חייבת להגיד שהנושא הזה כבר מדיר שינה מעיני רבים מאיתנו, כולל אותי. זה נושא שאפשר לדבר על הרבה חוקים חשובים שעוברים ביומיים האלה בכנסת, ואני לא מזלזלת בחוקים שנכנסו לעניין ההסכמים, אבל אי אפשר לא להבין עד כמה החוק הזה הוא חשוב וצריך להגיע איתו, לפחות שאנחנו נבטיח לעצמנו שהנוסח יעבור לדין רציפות כך שנוכל לנהל את המאבק בכנסת הבאה, שאכן החוק הזה יהפוך לחוק במדינת ישראל וייכנס לספר החוקים, ויתחילו להגן על נשים. אנחנו מדברות על הקבוצות שהכי נמצאות בסיכון. אנחנו לא מדברים על אלימות כללית, שתבינו. אנחנו מדברים על אנשים שמוגדרים שהם מסוכנים מאוד. אני קטונתי מלהבין למה מתנגדים. אני כבר שבוע ימים מנסה לשכנע ולדבר לליבם של האחראים על המשא ומתן בעניין הסיכומים, והתשובה היא לא. לא, לא, לא.

זה חוק בעייתי, זה מה שנאמר לי. מה בעייתי בחוק הזה? תהרגי אותי, אני לא יודעת. אבל הוא עבר טרומית. כולם הצביעו בעד בטרומית. האמת שלא כולם הצביעו בעד. לא כולם הצביעו בעד.

אנחנו יודעים שיש דברים שלצערנו הרב, אם לא נזרז אותם אני כבר עובדת על החוק הזה משנת 2015. הוא עבר קריאה טרומית ראשונה, והממשלה לא הייתה מוכנה להזיז אותו. עבר קריאה טרומית שנייה ב-2019, והממשלה אז לא רצתה להזיז כלום, והמלחמות עם משרד הבט"פ דאז אפילו לא קיבלנו תשומת לב כדי להעביר את זה מעבר לקריאה טרומית. עכשיו הייתה לנו הזדמנות: נכנסנו אנשים למשרד הבט"פ שהיה אכפת להם, וכן עבדו קשה. אמנם לקח לנו שנה כדי לדון בהצעה, אבל יש הצעת חוק ממשלתית. התקווה שלי הייתה, באמת ואני רוצה להזכיר לכולם: אנחנו התחייבנו, כשעברה הצעת החוק הטרומית, שאנחנו מחכות לממשלתית, ואנחנו נצמדות אליה. אני אחת שמכבדת את המילה שלה. אם אני אמרתי את זה, אז אפילו אם ננסה היום להעביר את הפרטיות, אני רוצה שנעביר אותן בדיוק כמו שהתחייבנו בנוסח הממשלתי. אני אומרת את זה שוב: אני רוצה שנעביר את זה היום, לא כי אני יודעת שבעוד שעה יעלה למליאה, כי עדיין יש מתנגדים.

זה שזה עובר פה בנוסח הממשלתי זה לא מבטיח לנו שיעלה למליאה.

אבל אני רוצה שמישהו מאלה שמתנגדים שיהיה לו את האומץ לעמוד מול מצלמת תקשורת ולהסביר למה הוא לא רוצה להעלות דווקא את החוק הזה. עושים גיבורים על נשים שהחיים שלהן נמצאים בסכנה? שיעלו לתקשורת ויסבירו, שלא יתחבאו. התקשורת מנסה להשיג את ההסברים ואף אחד לא רוצה לענות לה. שיעלו וידברו.

ממש לא אכפת לי מעניין של אם זה עובר רק את הממשלתית או רק את הפרטיות. אני רוצה שכולן יעברו, כי אני רוצה שהנשים יקבלו סוף-סוף. אתם רוצים שאני אזכיר את השמות של הנשים שנרצחו כי לא היה להן איך להגן על עצמן? לא, לא.

אני מבקשת, כבוד יושבת הראש. אני לפחות, אני יודעת, וגם חברת הכנסת מיכל רוזין הסכימה, וגם חברת הכנסת נעמה לזימי, ואני מבינה גם קרן שאת מסכימה, שאנחנו משנות את הנוסח של הצעות החוק הפרטיות - - - לפי הנוסח הממשלתי.

שלנו, לאותו נוסח של הממשלתית שהמשרד הביא, בשם כל המשרדים. בואו נעביר את זה ונכין את זה, כפי שאמרתי. אחר כך יהיו לנו הרבה שאלות למי שירצה להמשיך להתנגד לזה.

חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה, גברתי. אז קודם כל, אני רוצה לחלק את התשובה שלי לשני חלקים. אחד הפרוצדורה, ואחד מהות החוק. אני מתחילה ממהות החוק. את החוק הזה עאידה התחילה ב-2015, אני נכנסתי לעניינים ב-2019. סגן השר שהיה אז חבר כנסת הגיש הצעת חוק זהה בכנסת הקודמת, והתחלנו להזיז את זה. עשינו אין-ספור דיונים על החוק: לא דיונים ערטילאיים, על החוק, ודיונים מקצועיים. איילת יושבת פה. דיונים מקצועיים, והבאנו את המשרד לביטחון פנים. עשינו אין-ספור דיונים מקצועיים איך הופכים את החוק הזה לפרקטי. בואו נקרא גם לילד בשמו: המשרד לביטחון פנים לא רצה את החוק הזה.

אבל יש משרד לביטחון פנים חדש,

אני רוצה לסיים. נתת לעאידה לדבר עכשיו שעה. אבל, כאילו, בואו נתקדם.

אני רוצה להגיד מה שאני רוצה. כן, אין בעיה, אבל אני יכולה להעיר לך גם. לא, אני רוצה שיתנו לי לסיים בלי שיפריעו לי. אין בעיה, אבל אני יכולה להעיר.

המשרד לביטחון פנים, לאורך שנים ארוכות, עצר והכניס הרבה מאוד עיזים לחוק ולא רצה לקדם את זה. אי אפשר להתעלם ממה שהיה. עשינו עוד דיון ועוד דיון. עכשיו, מה מהות החוק? אף אחד פה לא מדבר. מהות החוק היא באמת בשורה ענקית למאבק באלימות בתוך המשפחה: בשורה ממש מהפכנית,

בכל העולם. יש באירופה ויש בארצות הברית, ועדיין במשרד לביטחון פנים, הרבה מאוד זמן אמרו שחושבים שהטכנולוגיה הזאת לא עובדת, היא לא ישימה והיא לא אפשרית. ואנחנו אני, לא אנחנו אני ישבתי אין-ספור ישיבות, והסברנו שאם זה תקף במדינות אחרות, זה יכול להיות תקף כאן. ואם היום היכולת להגן על נשים וילדים מאלימות בתוך המשפחה זה אך ורק על ידי באמת באמצע היום לקחת אותם, להעלים אותם למקלט נשים מוכות ושהם ייעלמו מהחיים שלהם לתקופה ארוכה מאוד אז מדוע לא לאפשר להם לחיות חיים רגילים על ידי הטכנולוגיה שכבר קיימת? וקיימת ועובדת בכל העולם. פשוט לשים על המכה אזיק על היד, ולשים מכשיר אלקטרוני אצל האישה, וכל הזמן לנטר את המרחקים ביניהם. מה אמר המשרד לביטחון פנים הרבה מאוד זמן? זה בלתי אפשרי, ה-GPS לא עובד, זה יהיה קרוב מדי ויהיה רחוק מדי, ואם זה במחילות מתחת לאדמה אפילו מטרו אין במדינת ישראל אז זה לא יקלוט את ה-GPS, ואם זה בתוך קיר ממ"ד זה גם לא יקלוט. ואמרנו נתגבר על הכל, בואו נתחיל עם זה. בואו נתחיל, ועם כל המוקשים שאתם שמים אנחנו נתגבר. מה אמרנו, איילת? אנחנו רוצים שאישה שהגבר נמצא בדרך אליה כדי לפתוח את הדלת ולהכות אותה במכות נמרצות שיתקשרו אליה דקה לפני כן ויגידו לה לא לפתוח את הדלת. זה מספיק: אל תפתחי את הדלת. רק זה ימנע הרבה מאוד מקרים. ועוד פעם ועוד פעם.

אני מודה: הצעת החוק הזאת הגיעה לקריאה טרומית באוקטובר שנה שעברה. אנחנו אמרנו אל תגררו רגליים. תיכנסו לסיפור הזה, ואנחנו לא רוצים לאיילת יש את הסיפור שהיא התחילה את החוק הזה כשהיא הייתה בהריון. בת כמה הילדה שלך עכשיו? חמש. התחילה עם זה כשהיא הייתה בהריון, חשבה שעוד חודש זה עובר, והנה הילדה כבר בת חמש וזה לא עבר. כן. רק לסיים, בבקשה.

אנחנו מאוד-מאוד חשוב לכולנו, ולי ברמה האישית, שהחוק הזה יעבור. זה לא רק למנוע רצח. מקרי הרצח הם רבים, אבל לצערי זה המעט ממה שבאמת. הרי, אנחנו לא שומעים כל היום על נשים שחוטפות את המכות. מקרה הקצה זה הרצח. בדרך יש מכות והתעללויות נוספות, ואת זה אנחנו רוצים למנוע. לכן החוק הזה מאוד חשוב.

רגע, עכשיו על הפרוצדורה. יש לך דקה אחת ממש. אני אלחם אני אלחם שהחוק הזה יעבור בכנסת הזאת. אני אלחם שהוא ייכנס ויעלה עוד לפני הפיזור, או יש פרוצדורה מיד אחרי הפיזור. אם זה לא יקרה עכשיו, אני אדרוש התחייבויות שזה יהיה בוועדת ההסכמות. הרי יש מהיום, בשבועות הקרובים, עוד ועדת הסכמות שגם בה אפשר להביא חוקים. אני לא אומרת מראש שאני רוצה שזה יגיע לוועדת ההסכמות להמשך, אני אומרת שאני רוצה להילחם שזה יעלה היום,

מתי שהפיזור יגיע אני כבר לא יודעת לפי ההודעות שאני מקבלת אם זה היום או מחר. שזה יגיע בנגלה הזאת. אני אעשה הכל כדי שזה יגיע בנגלה הזאת, אבל אם חס וחלילה זה לא יגיע היום או מחר אני אלחם שזה ייכנס לתוך ועדת ההסכמות, שהיא גם קיימת. אותי, את אמרת לא להלין עלי, אבל זה לא רק לא להלין. זו המלחמה שלי, ואני אעשה הכל, הכל כדי שזה יקרה. זה חוק שלי, שאני מקדמת מהיום הראשון.

זה לא יפה, מה שאת אומרת. תקשיבי רגע: בוועדת שרים, כשאנחנו היינו בממשלה בוועדת השרים הראשונה שהתכנסה החוק הזה עבר.

בוועדה שלנו החוק הזה עבר, ועדת שרים הראשונה שזה עבר. זה לא נכון מה שאת אומרת.

ואם את יודעת משהו שאני לא יודעת, תגידי לי - - - תודה רבה. חברת הכנסת מה את רוצה? להגיד לך שהתקשרתי לקיש אתמול בטלפון אני, והוא אמר לי שהחוק הזה לא עובר? לא עובר בגלל השם של החוק? הוא לא עובר.

בגלל החוק או בגלל שחוקים לא עוברים? תפסיקי, זה מביך בשבילך. את בן אדם מדהים.

הרי את יודעת, כולנו אמרנו את זה - - - כולך לב. תני לי, אני רוצה לפרגן לך. לוחמת לזכויות נשים שלא הייתה בכל הליכוד. וכשאת מתקשרת לקיש, שהוא זה שעושה את המשא ומתן, והוא אומר לי ולעאידה שזה לא יעבור, כי זה בעייתי ולא להסכמות אז די,

אם לא הייתי שומעת את זה אני בעצמי אמרתי לעצמי,

לי הוא אמר דברים אחרים. אני מקבלת מה שאת אומרת, אני מקבלת. ככה, אז זה, יש לך כאן - - - אני רק אומרת. יש לך כאן שתי נשים, שעשו - - - מירב - - - אני הראשונה שאלחם גם נגד חברי סיעתי. את יודעת את זה, שאני אלחם נגד חברי סיעתי על הדברים האלה.

נעמה לזימי, בבקשה. ברגע שנחליט עכשיו וזה יעבור, יש לך את המלחמה שאת אמרת שאת רוצה לנהל. אני צריכה את הפרטים, אני חייבת את הפרטים. כי לי אומרים שזה טכני, ואת אומרת שזה מהותי.

די. זה לא נעים כבר, האירוע הזה. נעמה לזימי, ואבתיסאם אחריה.

אין הרבה חוקים בעולם שאפשר להעביר, שיודעים שהערך שלהם הוא הצלת חיים מיידית. לא קורה דבר כזה בכל מצב. החוק הזה, שנועד לנטר גברים עם צו הרחקה לאלימות קשה כלפי הנשים שלהם שאנחנו יודעים על מקרי הרצח שנעשים לאחר הפרת צווי הרחקה פעם אחר פעם, זה חוק מציל חיים. לא מעניין אותי מי שמקורב לא' זה לאבא ולארגוני גברים, ולא מעניין אותי אם יש איזושהי בעיה עם הסכמות. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה כאן.

אני חושבת שהחוק הזה, שהוא חוק דיני נפשות, צריך להיות החוק הראשון בהסכמות. אבל קודם כל, אני רוצה להזכיר שהמשרד לביטחון פנים זה משרד עם תחלופת הנהגה. לעשות את ההאחדה הזאת בתוך השיח מכאיבה ולא קשורה. היה פה משרד שלקח אחריות. מה לעשות שתזכיר ממשלתי זה לא דבר שקורה בחודש? מה לעשות?

עם כל הכבוד, היו פה את יעל ואת צוות הלשכה של השר. יש פה את מנכ"ל המשרד, תומר, יש פה את סגן השר יואב, וכמובן עומר בר לב, שהם בפורפרה על החוק הזה, והם לא צריכים בכל השנים האחרונות אף אחד לא רצה להעביר אותו. המשרד תקע. פה המשרד מתעקש. באיזו חוצפה בכלל מלינים על המשרד?

צריכים להגיד כל הכבוד למשרד לביטחון הפנים ולכל הצוות, שעושה את כל שהוא יכול בשביל למנוע את הרצח הבא, ופוליטיקה קטנה ועלובה גוזרת דיני נפשות. אז עם כל הכבוד לכל הספינים והנרטיב היה פה משרד שעבד על חוק מאוד רגיש. בסוף זה חוק שעם כל הכבוד - - - 17 עמודים של חוק.

זה לא חוק שקל להעביר אותו, כי יש פה עניין של ניטור בני אדם, של פגיעה כביכול בחופש שלהם, אבל ערך החיים הוא עליון להכל, ועשו את זה במשורה וברגישות, מתוך כוונה להתמודד עם התופעה של אלימות ורצח נשים. וכל השטויות שנאמרות כאן לא ייאמנו בכלל שעושים את הפוליטיקה הזאת גם בנרטיב. עדיף לשתוק, ולהגיד אי אפשר להסכים כי יש כאן כמה גברים שמתנגדים, זאת האמת. למה שגברים יתנגדו? זאת האמת. תודה רבה.

ונעמה צודקת במאה אחוז. זה שהמשרד לביטחון פנים וזה ששר ממנה יועצת לענייני מגדר,

ונלחמים על זה, והמנכ"ל, וסגן השר, והשר, והצוות. ונלחמים, ואז עוד יש תלונות על המשרד? איזה דבר. מזכירים את 2015. את מי מעניין?

נעמה, כל מילה. בבקשה, אבתיסאם. גברתי יושבת הראש, אני אגיד את זה מאוד-מאוד קצר, כי אני חושבת שכל החברות שלי,

ורובנו כאן מסכימות. אני רוצה להגיד משפט אחד: כולן אומרות עם כל הכבוד, עם כל הכבוד. האמת היא אין שום כבוד אם החוק הזה לא עובר, נקודה. אין שום כבוד. אם אנחנו יושבות כאן ומדברות, ונדבר עד הבוקר על כבוד לבית, ועל כבוד לכל מיני מתנגדים שום כבוד, כשיש אישה שיכולה לשבת שם וצופה בנו, או שהיא מחכה. אולי הדבר הקטן הזה יכול להציל את החיים שלה. שום כבוד לא יהיה בבית הזה אם החוק הזה לא עובר. יש נשים שאין להן קול, והן לא יכולות להיות שותפות כאן מסביב לשולחן. הן נמצאות שם בכפרים שלהן, שם רחוק בתוך הבתים שלהן, ומחכות שאנחנו נגן עליהן. וזאת ההזדמנות, ואני אעשה הכל הכל אני אעשה על מנת שהחוק הזה יעבור, ועוד היום. תודה רבה. תודה, אבתיסאם. אני נותנת לסגן השר סגלוביץ'. קודם כל, באמת, צוהריים טובים. יושבת ראש הוועדה מירב אמרה קודם שבעולם תקין או בעולם לא תקין האמת,

העולם מתנהל. מה שלא תקין זה האנשים. העולם בסדר, אין איתו בעיה. אנחנו אומרים העולם, כי לא נעים לנו לדבר על עצמנו. אני אתן פרספקטיבה מכמה זוויות. ב-2019 אני חבר כנסת באופוזיציה. יחד עם מה זה יחד? הצטרפתי לרעיונות קודמים, שעאידה התחילה אותם, וקרן ב-2019, ואני ב-2019, ועוד ח"כים. הגשנו הצעות חוק פרטיות, והתחיל מאבק עם הממשלה.

בגלל שהייתי אז באופוזיציה, אבל יש לי קצת ניסיון בעולם הזה, גם באיזוק אלקטרוני וגם בידע מקצועי ניסיתי להפעיל את השפעתי במשרד ובמשטרה, אבל בעיקר במשרד, שדברים יקרו. בעדינות אני אומר גלגלו אותי מכל המדרגות. חרף העובדה שאני רואה את עצמי, בצניעות אני לא אגיד מומחה, אבל יודע. זאת תמונת המצב. ואז התהפכו היוצרות. ואותם אנשים, אגב, שמתנגדים היום התנגדו גם אז. ואני זוכר, חברת הכנסת ברק לא הייתה פה קואליציה ואופוזיציה, אני זוכר מה את עברת,

לא ניכנס להלכות עבר. ואז התהפכו היוצרות.

היה שינוי. אבל על החוק הזה לא היו לנו בעיות.

היו כמה חוקים. כמה חוקים כן, לא על זה.

אני הייתי בקשר עם המשרד לביטחון פנים וגלגלו אותי מכל המדרגות. לא היה מי שיקדם את זה. לא רצו להתעסק עם זה, להתראות, ביי ביי.

ואז התהפכו היוצרות, ונכנס עמר בר לב כשר לביטחון פנים. אבל זה לא באמת סיפור פוליטי. זה סיפור של תפיסות עולם על מה קורה עם אלימות כנגד נשים. זה הסיפור האמיתי. זה סיפור של איך תופסים את הנושא של אלימות כנגד נשים, זה סיפור של להתחיל להפוך את המשוואה לא להרחיק את הנשים אלא לעשות משהו אל מול הגברים. זה תחילתו של היפוך, לא סופו. ואז עמר נכנס למשרד לביטחון פנים, ונכנס איתו מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, תומר לוטן שיושב פה. חברים, זו לא תיאוריה, החוק הזה בשל ומוכן, נקודה. ואני אומר את זה עכשיו בכל הכובעים: בכובע של סגן השר לביטחון הפנים, בכובע של ח"כ לשעבר שהיה חלק ממאבק אופוזיציוני להעביר את החוק הזה וגולגל מכל המדרגות, ובכובע של בעל מקצוע שאומר שחובה לעשות את זה, ובכובע של מי שהיה פה עם עאידה ועם אחרים,

לא רק עאידה אלא כולן בחלק מהוועדה למעמד האישה, ששמע פה אלף ואחד סיפורים למה זה נחוץ. אז עכשיו אנחנו בשעת רצון. עכשיו, למה אני חוזר לעניין? כי העולם בסדר, והאנשים לא בסדר. אלה שיושבים פה ומתנגדים לזה. להזכיר לכם באיזה רוב זה עבר בוועדה? להזכיר לכם מי היה בעד, כמה היו בעד? אז איפה הרצון של הציבור, אם לא אנחנו תמיד אומרים שהכנסת היא הריבון.

לא, הכנסת היא לא הריבון. הכנסת כרגע שבויה בצד המיעוט, כשהמיעוט הזה כרגע גורם להצעת חוק ממשלתית לא לעבור. אני אגיד את דעתי הלא קובעת: אני, לא אכפת לי איך זה יעבור. מה שאכפת לי זה שזה יעבור קריאה ראשונה, לא מעניין אותי בכלל איך זה יעבור.

אז אחרי שאמרנו את הדבר הזה, צריך להגיד דברים דבורים על אופניו החוק הזה מוכן, החוק הזה בשל, הכנסת רוצה אותו, המדינה רוצה אותו. בעולם נורמלי,

לא היינו מנהלים דיון על זה עכשיו.

כי היא הייתה עוברת בצורה - - - כי זה פשוט היה עובר במליאה. אבל למה לא העברת את הפרטיות עד עכשיו?

כי אתם התחייבתם בוועדת שרים להיצמד לממשלתית, וכמו שעאידה אמרה לפני שמיכל נכנסה, ועאידה אמרה את זה את רוצה להגיד מה שאמרת? היצמדות לממשלתית ולכבד את המילה. כשעאידה אמרה אני בן אדם שיש לי מילה.

ולכן אנחנו צריכים היינו - - - אבל - - - אבל הבטחתם, וגם את הבטחת. אבל, נכון, אבל מירב - - - וזהו. קרה משהו - - - עזבי. לא עזבי, את אומרת דברים לא נכונים. אם היינו עכשיו - - - אמרתי שעאידה אמרה את זה,

לא, אם אנחנו עכשיו - - - ציטטתי את עאידה. אני יכול להשלים את המשפט? לא, אני רוצה להגיד לך משהו. תקשיב רגע: אם החוק הזה, הממשלתי, היה עובר היה עובר. היינו באים לפה ומצמידים, והכנסת מתפזרת. אין שום ערך להצמדה כי החוקים הפרטיים לא עברו קריאה ראשונה במליאה. אין, לא היה לזה שום ערך, כל מה שאמרנו זה לפני. אבל רצינו להעביר את זה הבוקר בקריאה ראשונה במליאה.

תנו לי לסיים - - - טוב,

אבל את אומרת דברים לא נכונים. לא היה ערך להצמדה שלה. היא לא הייתה קורית בכלל. אני ציטטתי את עאידה - - - תגידו את האמת - - - אכפת לך מהחוק או אכפת לך מההצמדה שלה?

אכפת מהחוק או אכפת מההצמדה? אם החוק חשוב לך - - - אבל את אומרת דבר והיפוכו. תחליטו באיזה צד אתם. היא אומרת על ההצמדה ואת מדברת על משהו אחר.

זה, למה? למה את נכנסת?

קודם כל זו נגה, והיא היועצת של השר עמר בר לב, והיא תדבר מתי שהיא רוצה, כי היא נמצאת כאן - - - סליחה,

אנחנו חברי הכנסת - - - אני,

עם כל הכבוד, היא לא תצעק על חבר כנסת.

אז בואי - - - אין בעיה. היא לא העירה, היא צעקה.

אני - - - וזה שאת חברה שלה, זה לא אומר שהיא יכולה לדבר ככה לחבר כנסת.

אני אפילו לא יודעת איפה היא גרה. היא יועצת של השר עמר בר לב, בדיוק כמו - - - אז היא לא תצעק עלי. היא לא צעקה.

תודה. סגלוביץ', בבקשה. הפריעו לך. אני לא מצליחה להבין את זה. אני גם לא יכולה לתת לאנשים לדבר? אני מודה שזכות הדיבור חזרה אלי, כי נראה לי שעשיתם הכל חוץ מלהקשיב למה שאמרתי. אני הקשבתי לכל מילה. מה שאמרתי הוא דבר אחד פשוט: החוק הזה בשל, החוק הזה מוכן. הוא לא תלוי בעולם, הוא לא תלוי בשום דבר. הוא תלוי במספר אנשים, שמסיבות בלתי ענייניות מסכלים כרגע את העניין הזה בשם משהו שנקרא הסכמות.

ואני רוצה, ממליץ - - - אתה רוצה להגיד משהו על מה שאתה עובר בחוק אחר? אז אני אומר עוד פעם: מאחר שהוזכר קודם על ידי, העניין כן,

טוב שהזכרת לי. עוד חוק - - - תגיד מה אנחנו עוברים. עוד חוק מציל חיים שלא נמצא בהסכמות הוא חוק

מי שלא יודע מה זה איירסופט: זה כלי שאפשר להסב אותו לנשק.

הוא נותן דוגמה מעוד משהו שאנחנו עוברים. חוק שמוכן לקריאה - - - איך אתה אומר את המילה? איירסופט. אייר סופט. חוק שאמור - - - אוויר רך, אוקי? זה הכל, רק לא אוויר רך. יש כלי נשק שנחשבים כצעצועים מסוכנים,

אנשים מסבים אותם. אומרים לי כולם כן, מוכנים לקריאה שנייה ושלישית. מה שצריך לעשות זה רק להעלות ולהצביע, ולעשות שינוי בדבר הזה. הורגים אנשים כל הזמן, כולל בפיגועים. גם הוא לא בפנים. זאת אומרת: זה לא החוק מציל החיים היחיד שלא נכנס משיקולים בלתי ענייניים. אבל אני רוצה לחזור למה שבאתי לכאן היום: בכובע של האופוזיציה הייתי שותף למלחמה בממשלה. בכובע של הקואליציה, הייתי שותף זוטר לזה שהחוק הזה יבשיל ויהיה חוק שאפשר לממש אותו. ובכובע של - - - ומי ביקש ממך?

ובא ואמר לך - - - די, די כבר. זה לא מעניין, נו, באמת.

אני אמרתי לא מעניין אותי מה יהיה. מעניין אותי שהיום זה יעבור בכל תצורה, יעבור קריאה ראשונה. מה שנשאר לעשות בעניין זה פשוט להעביר את זה.

להפסיק לבלבל את המוח על מה היה, ולהחליט מה יהיה. להחליט שהסיפור הזה הוא תחילת תהליך ולא סופו של תהליך. זה מה שצריך לעשות. לכן אני באתי לפה עכשיו, ונמצא פה המנכ"ל עכשיו, שיגיד מעבר למה שאני אמרתי, שאנחנו מוכנים ובשלים. מה שצריך לעשות, זה לאותם אנשים שכרגע מסכלים את זה משיקולים בלתי ענייניים, כאשר הכנסת אמרה בקולה מה היא רוצה שיקרה ברוב עצום צריך להגיד להם: רבותיי, די, הרף לכם.

זה מה שאני אומר כאן, ומצפה מכל אחד שיעשה את הדבר הזה על מנת שהדבר הזה יעבור,

אני נותנת לחבר הכנסת יוראי. אתה רוצה להתייחס? כן, בשמחה. תודה רבה, גברתי.

גם אחד המציעים. יושבת הראש. אני אחד מהמציעים. לקחתי את המקל מסגן השר סגלוביץ' כשהוא עזב את הכנסת לממשלה, כי אני חושב שלא מדובר בעניין נשי. זה לא עניין פמיניסטי. הצורך להגן על הנפגעות ולא להגן על התוקפים או על הפוגעים זה עניין של כל החברה. זה אכן עניין גברי. אני לא רוצה לחיות בחברה שבה המדינה בוחרת להגן על התוקפים על החירות שלהם ועל הזכויות שלהם, אבל באותה נשימה בוחרת להפקיר את הנפגעות לגורלן, לגורל שתכף מצפה להן. שזה גורל של להפסיק לחיות בקרבנו, בקרב החברה. על כן, הצעת החוק הזו היא חשובה, ואני רוצה להצטרף לתסכול הרב שבוקע מהדברים של סגן השר סגלוביץ'. לא ייתכן שבהצעות חוק שהן מצילות חיים הפרוצדורה תנצח את המהות. במקרה הזה, גברתי יושבת הראש, ואת האשפית את תגדירי איך הולכים ותוקפים את האירוע הזה. הצעת החוק הזאת חייבת לעבור בקריאה ראשונה, כדי לוודא שהעבודה הרבה שהושקעה פה כבר למעלה מעשור על ידי כל החברות שיושבות פה סביב השולחן הזה, בראשן חברת הכנסת תומא סלימאן לא תרד לטמיון. את האשפית, ואת צריכה לראות איך עושים את זה כדי שהדבר הזה,

לא משנה - - - תודה גם לעליזה לביא. זה היה חוק שלה, הראשי, דרך אגב.

החוק הראשי היה של עליזה לביא. תודה על הדיוק, קרן.

לא, כי אתה כל הזמן אומר זה. זה היה חוק של עליזה לביא. של זהבה גלאון.

יואו, בואו נלך עכשיו לבן גוריון.

כן, לא נראה לי שהוא היה מחוקק את זה.

אתן בדיוק נופלות לדבר, בדיוק בשורה שאמרתי שלא משנה אם זו הצעת חוק ממשלתית או הצעת חוק פרטית. גלאון, לביא או סלימאן לא משנה מי. המהות חשובה מהפרוצדורה וחשובה מהקרדיטים. הצעת החוק הזו יש בה כדי להציל חיים של אנשים וצריך לעשות מה שאפשר בשביל להעביר אותה. אנחנו יכולים לנהל דיונים על המהות, על איזון בין זכויות חוקתיות לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אני מבטיח לכם: לא משנה מי יעמוד בראש הוועדה בפעם הבאה, יהיה מקום לנהל את הדיון הזה, והוא דיון חשוב, אבל חשוב לוודא שלפחות העבודה הקשה שהשקענו את מושקעת בזה, גברתי יושבת הראש, שנים על גבי שנים. חשוב לוודא שכל כובד משקלך הפוליטי, וברוך השם, יש לך כובד משקל פוליטי תשקיעי כדי לוודא שהדבר הזה עובר. זה יכול להציל חיים, ואנחנו מאחורייך בכל הכוח. תודה, יוראי. מיכל רוזין,

ולאחר מכן מנכ"ל המשרד, מר תומר לוטן. חברות וחברים, אנחנו פה באיזשהו לופ. אני חייבת לומר: תמיד שואלים אותנו למה אנחנו מגישות הרבה הצעות חוק, ואיך זה יתקדם וכדומה. חלק מהסיבה שאנחנו מגישות הצעות חוק פרטיות פעמים רבות תתפלאו,

זה כדי להניע את המערכת. פעמים רבות. אני אשמח מאוד, בין אם אני בקואליציה או באופוזיציה, שהממשלה תיזום חקיקה כזאת חשובה, וטוב שהממשלה יזמה אחרי שבאמת, שנים ארוכות, כן הארגונים הפמיניסטיים בהחלט עומדים מאחורי הדבר הזה, וכן חברות הכנסת הפמיניסטיות מקדמות את הנושא הזה במשך שנים, וטוב שכך. וטוב שהגיעה העת, ב-2022, שגם הממשלה החליטה להגיש לנו תזכיר חוק ויש חוק. ובעיניי, ממש לא חשוב לי אני מוכנה לגנוז את ההצעה שלי אם הממשלה תעביר חוק כל כך חשוב. סתם כקוריוז: עם כניסתי לכנסת, אני יזמתי את חוק השקיות אז,

הראשון. הגיע השר עמיר פרץ והוא הסכים למזג את ההצעה שלי. בא אבי גבאי, הוא עוד היה של כחלון.

היה הגנת הסביבה שלכם. הוא אמר לי אני לא מוכן למזג לך. לא תקבלי אצלי קרדיט.

עבר חוק השקיות, ומה שחשוב שבמדינת ישראל יש צמצום משמעותי בשקיות חד פעמיות.

עכשיו גם העברתי בטרומית את ההצעה החדשה יוראי ואני העברנו. אני, באמת חבר'ה, כולנו על קרדיטים, אבל בסוף יש מהות. טוב שיש הצעה ממשלתית. בעיניי, שתעבור ההצעה הממשלתית. כל מה שאנחנו רוצים לדאוג כאן שיהיו לנו את האופציות על השולחן, כי אנחנו במשא ומתן פוליטי כרגע. אנחנו אפילו לא יודעים אם יפתחו את ההסכמות או לא יפתחו, אם נצליח להכניס את הדבר הזה. שיהיו לנו את שתי האופציות: הממשלתית והפרטיות בנוסח הממשלתי, כך שהנוסח הממשלתי יעבור או כממשלתית, או כפרטיות. אבל יעבור נוסח ממשלתי ויהיה על זה דין רציפות לכנסת הבאה. זה כל מה שאנחנו רוצות, ואנחנו עוד לא יכולות להתחייב שאכן זה ייכנס בהסכמות, אבל אם לא יהיה לנו את הנוסח אז לא נצליח להיכנס. תנו לנו את הכלים להמשיך להיאבק. אנחנו עושות את זה כבר שבועיים. תנו לנו את הכלים.

תודה רבה. תומר לוטן, מנכ"ל המשרד לבט"פ. טוב, שלום לכולם, שלום יושבת הראש, חברי הכנסת. אני רוצה להגיד בבקשה משהו בציר המקצועי של הדבר הזה לא להיכנס לכל הדיון הער שמתקיים פה על מה היה ומה יהיה. אני רוצה להגיד שני דברים: אחד השנה האחרונה הייתה שנה

פול גז, הכי חזק שהמשרד יכול לתת על החוק הזה. וחברות וחברים זה חוק מסובך מאוד. לא סתם הוא יצא בסוף 17 עמודים. כל פסיק בו מסובך: איך נראה מוקדן ומה הסמכויות שלו, ואיך יוצאים למכרז כזה ואיך יוצאים למכרז אחר, ומה המרחקים, ואיך נותנים מענה בין הערכים הדמוקרטיים החוקתיים שנמצאים בתוך החקיקה הזאת, ומה עמדת המשטרה, ומה עמדת השב"ס, ומה עמדת משרד המשפטים,

מאות אם לא אלפי שעות אדם במשרד הבט"פ ניתנו השנה כדי להגיע לקו הגמר שאנחנו רואים עכשיו.

זאת הזדמנות, שבדרך כלל אנחנו לא אומרים את זה כאן, להודות לאנשי המקצוע במשרד, שעמדו מאחורי החקיקה הזאת. בעיקר לייזר, המשנה שלי, אפרת היועצת המשפטית שלנו. באמת לילות כימים, כדי להפוך את הרעיון הזה, שהוא רעיון שבאמת חברי הכנסת קידמו אותו להפוך אותו למשהו אמיתי, שאפשר אחר כך להכניס אותו לתוך ביצוע. ואחרי שאמרתי את זה: יש פה עוד צד, לא פחות מתסכל, וזה להסתכל מה מחכה לנו גם קדימה. כי גם אם היום החוק עובר קריאה שלישית אתם יודעים מה מחכה לנו כדי ליישם אותו? אנחנו צריכים להקים מוקדים, לגייס אנשים, להוציא מכרזים, לגייס תקנים, להמשיך לריב עם משרד האוצר על היבטים שונים מחכה לנו עוד קילומטראז' ארוך מאוד של עשייה כדי להפוך את החקיקה הזאת למשהו שהוא מציל חיים. ואנחנו עומדים כמו איזה קליע שצריך להשתחרר מתוך אקדח כדי ליישם את החוק הזה במהירות המרבית. אנחנו ערוכים לזה, אנחנו רוצים את זה - - - ואם הוא לא יעבור, הכי קל יהיה לשר אחר, שלא בעניין,

מה שאני אומר, בשורה התחתונה: יש לנו עוד טונה של עבודה כדי להפוך את החוק הזה למציאות, ואנחנו רוצים לעשות את העבודה הזאת. אני מפציר בבית הזה, אופוזיציה וקואליציה, לשחרר לנו את הדבר הזה כדי שנוכל לרוץ, לרוץ מהר, ולהפוך את החלום, את החזון הזה, למציאות.

תודה רבה. איילת, בבקשה.

אני מזה ארבעה חודשים מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה במשרד לשוויון חברתי. עד לפני זמן קצר הייתי יושבת שם, ביחד עם כל אחד ואחד מכם כשותפים לחוק הזה, ולכן גם היה לי חשוב להגיע היום, כדי לוודא ולהזכיר שלכולם ברורה חשיבותו.

כמו שאמרה חברת הכנסת ברק: אני עובדת על החוק הזה למעלה מחמש שנים. לאורך כל הדרך הקושי היה מקצועי, ושם השקענו עוד ועוד שעות, גם מרקמן וגם מנעמת וארגונים נוספים, שדולת הנשים, כדי לפצח את ההיבטים המקצועיים שבדיוק המנכ"ל פרט אותם, שבכל זאת הצליחו להבשיל אותם לכדי חקיקה ממשלתית. אני רוצה להגיד שהקושי היה

והיום אנחנו נמצאים במקום שצלחנו לפחות חלקים משמעותיים מהחלק המקצועי. אני כאן כדי להזכיר שחוק מעין זה לא יכול ליפול מהיבטים פוליטיים. אין לנו את הפריווילגיה הזאת. בחמש השנים שאני שם, ועוד התחילו קודמותיי לעסוק בו, בממוצע נרצחות 20 נשים מדי שנה. תעשו אתם את החשבון. אי אפשר להגיד את זה בצורה אחרת החוק הזה קונה חירות. הוא קונה מוגנות. הוא קונה ביטחון לנשים ולילדים מפני אותם פוגעים. פשוט אין לנו פריווילגיה להמשיך ולהתמהמה איתו. יש נשים שמחכות שנושיט להן גם את היד הזו, גם את האמצעי הזה. אנחנו מפסידות ומפסידים במלחמה הזאת. זו מלחמה מדממת מכדי שלא נעשה שימוש בכלי הזה, בנשק הבלתי קונבנציונלי שממש עכשיו בפתח הבשלה. כולם צריכים להתגייס לזה.

תודה רבה איילת. שדולת הנשים, בבקשה. עינת פישר לאלו: תודה רבה. אני מנכ"לית שדולת הנשים. אני אדבר מאוד בקצרה כי אני חושבת שהכל נאמר לגבי החשיבות של החוק הזה, ואני גם יודעת שבזום נמצאת לילי בן עמי המופלאה, ונמצאות נשים נפגעות אלימות, והן יגידו את זה טוב ממני. אני חושבת שברור לכולנו שהחוק הזה מציל חיים. אני רוצה קודם כל להודות ליושבת הראש על הדיון הזה, ולכל חברות וחברי הכנסת שנמצאים פה, מכל הבית, שיודעים ויודעות כמה החוק הזה חשוב, ונלחמות ונלחמים עליו גם אם זה לא תמיד תואם את האינטרסים הפוליטיים. אני רק רוצה להגיד: נשים נפגעות אלימות אף אחד לא בודק למי הן מצביעות. זאת צריכה להיות מחויבות של כל הבית, ואני חושבת שכל חברת וחבר כנסת שנמצאים פה צריכים לצאת מהחדר הזה ולחשוב אילו לחצים הם יכולים להפעיל על חברי סיעתם או על חברים שלהם כדי שזה יקרה. אני יכולה להגיד שאנחנו, ארגוני הנשים כל ארגוני הנשים, נדע לגבות את המחיר ונדע להעביר את הביקורת הנוקבת ביותר על כל מי שימנע, משיקולים פוליטיים, חוק מציל חיים, ויפגע בנשים נפגעות אלימות. תודה רבה.

גלי מנעמת. אני לא ארבה במילים כי בעצם הכל כבר נאמר. אני חושבת שכמו שאמר סגן השר,

צריך לדבר על מה שיהיה. זה לא עניין של קואליציה, זה לא עניין של אופוזיציה.

של הצלת חיים, ואנחנו יושבות כאן כולן, גם בכובע של אזרחיות ואזרחים, ואנחנו נושאים עיניים אליכם לבית הזה. אנחנו מבקשות ומבקשים מכם לעשות את מה שצריך. ואני מזכירה לכם: זה לא סוף הדרך, זה רק לשמר את הרציפות. זה המינימום שאפשר לעשות לטובת נשים שחיות בטרור, וזה באמת יאפשר להן איזשהו נרמול של החיים שלהן.

תודה רבה. סתיו, ולאחר מכן אני אתן ללילי בן עמי שהיא בזום. סתיו אלה: שלום, קוראים לי סתיו ואני חלק מארגון בונות אלטרנטיבה. אנחנו בעצם קבוצה של נשים מהבכירות במשק, ואנחנו פועלות בכל מיני מסלולים דרך הפן התקשורתי והפן הציבורי כדי באמת להבטיח מציאות שוויונית יותר. בימים האחרונים בעצם פעלנו ככל יכולתנו, יחד עם משפחות נפגעות אלימות וארגונים שונים, כדי לדאוג לכך שהתיקון לחוק האלימות במשפחה יעבור, ויאפשר את השימוש בצמיד האלקטרוני. אני לא צריכה להסביר לכם כמה זה חשוב, הסברתם פה מצוין לפניי. חוק שכזה יכול היה להציל את החיים של אביטל רוקח, של מזל גיפרין, של יעל מלניאק, ועוד נשים רבות שבני זוגן הפרו את צו ההרחקה ורצחו אותן. זה ממש לא עניין של ימין ושמאל, זה לא עניין של הון פוליטי כזה או אחר, זה עניין של חיי אדם. קורבנות האלימות במשפחה נמצאים בכל מגזר ובכל מגדר, בכל מקום בארץ. ילדים נמצאים בסכנה יום-יומית מתמשכת. בואו נאפשר להם להפסיק לחיות בפחד. בואו נוודא שלא יהיה עוד רצח. אני מבקשת מכם: תעשו כל מה שניתן כדי שנוכל למנוע את הרצח הבא. בסדר גמור. עוד התייחסויות?

יעל סיני, את רוצה להגיד משהו? אוקי. אביה, אוצר? אוקי. יש עוד התייחסויות?

מה שאני מציעה עכשיו, שנעבור להקראה. לאור העובדה שכל חברות הכנסת וחבר הכנסת המציע התחייבו לנוסח הממשלתי, נראה לי שצריך להקריא אותו,

אפשר כל אחת. אני אתחיל ונעביר, כל אחת שני עמודים.

מתחילה: הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה והערכת מסוכנות)(הוראת שעה), התשפ"ב-2022 פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות הוראת שעה 1. בתקופה שמיום תחילתו של חוק עד תום שלוש שנים מהיום האמור (להלן תקופת הוראת השע), יקראו את חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 (להלן חוק למניעת אלימות במשפחה),

(1)בסעיף 1 (א)לפני ההגדרה "בית משפט" יבוא: ""אבטחת מידע" כהגדרתה בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, "אמצעי פיקוח טכנולוגי" מכשיר טכנולוגי או יישום, המאכן את מקום הימצאו של אדם ומתריע במקרה של הפרת צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי או במקרה של כניסת מפוקח לטווח אזהרה, שאישר השר לביטחון הפנים או מי מטעמו לפי סעיף 3ו,"; (ב)אחרי ההגדרה "בן משפחה" יבוא: ""גורם סיוע אזרחי" נציג חברה מפעילה שמנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי הסמיכו לשמש גורם סיוע אזרחי לפי סעיף 3ד, "הערכת מסוכנות" הערכת הסיכון, לרבות רמת הסיכון, לקיומה של התנהגות כאמור בסעיף 3 כלפי בן משפחה אשר צו הגנה כהגדרתו בסעיף 2 התבקש להגנתו; "חברה מפעילה" חברה אחת או יותר, שהמדינה התקשרה עימה למטרה ממטרות אלה: (1)הספקה,

הפעלה ותחזוקה של אמצעי פיקוח טכנולוגי, (2)הסתייעות לביצוע תפקידיה של יחידת הפיקוח הטכנולוגי, לפי הוראות סעיף 3ג(א);"; (ג)אחרי ההגדרה "חסר ישע" יבוא: ""טווח אזהרה" תחום הסמוך גאוגרפית לטווח ההפרה, כפי שקבע בית המשפט בצו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, אשר בו מתנהל מעקב אחר מיקומו של המפוקח בהתאם להוראות חוק זה, "טווח הפרה" אזור, יישוב או מקום מסוים אחר שבית המשפט אסר על המפוקח להיכנס אליו בצו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, או אזור שבו נמצא המשפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה כאמור שבית המשפט אסר על המפוקח בצו הגנה כאמור להימצא במרחק מסוים ממנו, "טכנאי" נציג חברה מפעילה שהוסמך לשמש טכנאי לפי סעיף 3ד, "יחידת פיקוח טכנולוגי" היחידה שהוקמה לפי סעיף 3ג(א); "מאגר מידע" המאגר שהוקם לפי סעיף 3ז(א); "מברר" עובד המשרד לביטחון הפנים שמונה לפי סעיף 3ג(ה); "מוקדן" נציג חברה מפעילה שהוסמך לשמש מוקדן לפי סעיף 3ד, "מנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי" עובד המשרד לביטחון הפנים שמונה לפי סעיף 3ג(ב); "מעריך מסוכנות" מי שמונה לפי סעיף 6ב, "מפוקח" מי שניתן כלפיו צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, "עבירת אלימות במשפחה" עבירה לפי סעיפים 192, 245, 300 עד 301ג, 329, 333, 345 עד 348, 351, 377, 380, 382(ג), 427 או 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, כלפיו בן משפחה, "עובד סוציאלי לפי חוק" כל אחד מאלה: (1)עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960, (2)עובד סוציאלי לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966; (3)עובד סוציאלי לעניין סדרי דין כהגדרתו בחוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955, (4)עובד סוציאלי לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, (5)עובד סוציאלי לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, "צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי" כמשמעותו בסעיף 3ב(ג);"; (ד)אחרי ההגדרה "קטין" יבוא: ""קצין משטרה מוסמך" קצין משטרה שהמפקח הכללי של משטרת ישראל או מי מטעמו הסמיכו לצורך מתן המלצה על טווח אזהרה וטווח הפרה לפי סעיף 3ג(ב);"; תמשיכו בסעיף (2). (2)בסעיף 2 (א)בסעיף קטן (א) (1)בפסקה (1), בסופה יבוא "או להיכנס למקום מסוים אחר שבו שוהה בן משפחתו באופן קבוע במהלך שגרת חייו, לרבות מקום עבודתו, או להימצא בתחום מרחק מסוים מאותו מקום"; (2)אחרי פסקה (3) יבוא: "(4)להימצא בתחום מרחק מסוים ממקום הימצאו של בן משפחתו, ביודעו כי בן המשפחה נמצא באותו מקום."; (ב)אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1)על מתן צו הגנה לפי סעיף קטן (א)(1) או (4) יחולו הוראות סעיף 3ב לעניין שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי."; (3)בסעיף 2ג(א), ברישה, אחרי "בסעיף 2(א)(1)" יבוא "או (4)"; (4)בסעיף 2ו (א)האמור בו יסומן "(א)"; (ב)אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(ב)בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א) נתן בית המשפט צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, ימסור הודעה על מתן הצו ליחידה לפיקוח טכנולוגי."; (5)אחרי סעיף 3א יבוא: "צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי 3ב. (א)בצו הגנה לפי סעיף 2(א)(1) רשאי בית המשפט לכלול הוראה על שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי, אם מתקיימים התנאים לפי סעיף קטן (ג), ואם הצו ניתן להגנתו של בן משפחה שהוא קטין גם התנאים לפי סעיף קטן (ה). (ב)לא ייתן בית המשפט צו הגנה לפי סעיף 2()א)(4) אלא אם כן הצו הוא להגנתו של בן משפחה שאינו קטין או חסר ישע, מתקיימים התנאים לפי סעיף קטן (ג) ובית המשפט כלל בצו כאמור הוראה על שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי כלפי המפוקח וכלפי בן המשפחה שלהגנתו ניתן הצו בהתאם להוראות סעיף קטן (ד). (ג)ואלה התנאים למתן צו הגנה הכולל הוראה לשימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי, כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב) (בחוק זה צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי): (1)בית המשפט שוכנע כי מתקיימים שניים אלה: (א)שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי נדרש, בנסיבות העניין, בשל חשש ממשי להפרה של צו ההגנה או בשל סכנה גבוהה הנשקפת מהאדם שכלפיו ניתן או מתבקש הצו, לבן המשפחה, לרבות עקב הפרה של צו הגנה קודם או הרשעה קודמת בעבירת אלימות במשפחה, (ב)לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נועד השימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי בדרך המגבילה פחות את פרטיותו וחופש התנועה של האדם שכלפיו ניתן או מתבקש הצו, (2)על פי עמדת יחידת הפיקוח הטכנולוגי שהובאה לפני בית המשפט, קיים אמצעי פיקוח טכנולוגי פנוי מתוך מכסת האמצעים הטכנולוגיים שנקבעה לפי סעיף 3ט, בכפוף לכך שנקבעה מכסה כאמור, וקיימת היתכנות לשימוש באמצעי כאמור בנסיבות העניין, עמדת יחידת הפיקוח הטכנולוגי תכלול, בין השאר, התייחסות לטווח ההפרה ולטווח האזהרה המומלצים על פי חוות דעתו של קצין משטרה מוסמך אשר תצורף לעמדה המוגשת, בית המשפט רשאי לתת ליחידת הפיקוח הטכנולוגי הנחיות מיוחדות לעניין השיקולים שבהם תתחשב בעמדתה, וזאת לשם התחשבות בצרכיו של מי שכלפיו ניתן או מתבקש הצו ושל בן המשפחה שלהגנתו ניתן הצו, עמדת יחידת הפיקוח הטכנולוגי תובא לפני בית המשפט בתוך 96 שעות מהמועד שבו ביקש בית המשפט לקבלה. תמשיכו. (ד)בצו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי כאמור בסעיף קטן (א) רשאי בית המשפט להורות, ובצו הגנה בתנאי פיקוח כאמור בסעיף קטן (ב) יורה בית המשפט, על שימוש באמצעי הפיקוח הטכנולוגי גם כלפי בן המשפחה שלהגנתו ניתן הצו, ובלבד שניתנה הסכמתו של בן המשפחה לשימוש כאמור, לרבות הסכמתו לניטור מקום הימצאו, לאחר שקיבל הסבר על אמצעי הפיקוח ויעילותו ואיסוף המידע על אודותיו. (ה)בלי לגרוע מהוראות סעיף 2(ז), צו הגנה כאמור בסעיף קטן (א) שניתן להגנתו של בן משפחה שהוא קטין, יינתן בכפוף לתנאים אלה: (1)אמצעי הפיקוח הטכנולוגי ימוקם במקום מגוריו של הקטין או במקום אחר שיורה עליו בית המשפט, (2)ניתנה הסכמת הורהו או אפוטרופסו של הקטין, שאינו המפוקח, ואם היה הקטין בן 14 שנים ומעלה ניתנה גם הסכמתו לצו, ואולם בית המשפט רשאי להורות על שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי כאמור, אף בלי שניתנה הסכמת הקטין, הורהו או אפוטרופסו, בנסיבות מיוחדות שיירשמו. (ו)בצו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי יורה בית המשפט מהו טווח ההפרה ומהו טווח האזהרה לעניין האיסורים הכלולים בצו, ויבהיר למפוקח את משמעות הצו ואת תנאיו, לרבות חובתו לענוד את אמצעי הפיקוח הטכנולוגי בהתאם להוראות הצו, חובתו לשתף פעולה עם יחידת הפיקוח הטכנולוגי ותוצאות הפרת הצו. (ז)הוראות סעיף זה לא יחולו על צו הגנה מפני קטין. הקמת יחידת פיקוח טכנולוגי ומינוי בעלי תפקידים ביחידה 3ג. (א)השר לביטחון הפנים יקים במשרדו יחידת פיקוח טכנולוגי, שתבצע את התפקידים כמפורט להלן וכל תפקיד אחר המוטל עליה לפי חוק זה: (1)לבצע ניטור של מקום הימצאו של מפוקח באמצעות אמצעי הפיקוח הטכנולוגי שבו נעשה שימוש על פי צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, (2)לבצע ניטור של מקום הימצאו של בן המשפחה שלהגנתו נית צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, באמצעות אמצעי הפיקוח הטכנולוגי שבו נעשה שימוש על פי הצו כאמור, (3)לפעול למניעת הפרת צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, באמצעות אזהרת המפוקח, עריכת בירור מולו, ובמקרים המתאימים הזעקת כוח משטרתי על פי נוהל שייקבע, (4)לפעול למתן הגנה לבן המשפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי ואזהרתו מפני חשש להפרת צו ההגנה, ובמקרים המתאימים הזעקת כוח משטרתי או גורם סיוע אזרחי למקום הימצאו, (ה)להקים ולנהל מאגר מידע כאמור בסעיף 3ז. (ב)השר לביטחון הפנים ימנה עובד ממשרדו לשמש מנהל של יחידת הפיקוח הטכנולוגי, מנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי יהיה אחראי על הפעלת היחידה, על השימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי, וכן על הסמכת טכנאים, מוקדנים וגורם סיוע אזרחי בהתאם להוראות סעיף 3ד, ויקיים קשר עם חברה מפעילה ויפקח על פעילותה. (ג)השר לביטחון הפנים רשאי למנות, מקרב עובדי משרדו, מבררים, שתפקידיהם יהיו כמפורט להלן: (1)עמידה בקשר עם מפוקח ועם בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, לאורך תקופת הצו, (2)עריכת בירור בעקבות חיווי שהתקבל מאמצעי פיקוח טכנולוגי, בהתאם להוראות סעיף 3ה(א). (ד)לא ימונה למברר אלא מי שמתקיימים לגביו כל אלה: (1)הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השר לביטחון הפנים, לשמש מברר, (2)הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סעיף זה, כפי שהורה השר לביטחון הפנים, (3)הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה השר לביטחון הפנים. הסמכת נציגי חברה מפעילה וסמכויותיהם 3ד. (א)מנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי רשאי להסמיך נציגים של חברה מפעילה, לשם הסתייעות בהם לביצוע תפקידיה של יחידת הפיקוח הטכנולוגי לפי סעיף 3ג, כמפורט להלן: נעמה תמשיך ותיתן לקרן קצת לנוח. (1)לעניין נציג שהוא טכנאי התקנת אמצעי פיקוח טכנולוגי, ובכלל זה בדיקת קיומה של היתכנות להתקנתו, בדיקת תקינותו של האמצעי, תיקונו והחלפתו, לשם ביצוע תפקידו רשאי הטכנאי להיכנס למקום מגוריו של המפוקח ושל בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו ההגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי בכל עת סבירה ובתיאום מראש; (2)לעניין נציג שהוא מוקדן מעקב אחר התראות במסך מרכז השליטה של יחידת הפיקוח הטכנולוגי בשלב כניסת מפוקח לטווח האזהרה, קבלת קריאות על אודות מצוקה של בן משפחה המוגן בצו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, קבלת פניות ליחידת הפיקוח הטכנולוגי, מעקב אחר חיוויים ופניות לגבי אמצעי הפיקוח הטכנולוגי, לרבות תקלות, ותיעוד של כל אלה, וביצוע פעולות בהתאם לנוהל שנקבע לפי סעיף 3ה(ג); (3)לעניין נציג שהוא גורם סיוע אזרחי הגעה למקום שהותו של בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, במטרה לסייע לו להיכנס למקום בטוח. (ב)לא יוסמך לטכנאי, למוקדן או לגורם סיוע אזרחי, אלא מי שמתקיימים לגביו כל אלה: (1)הוא תושב ישראל או אזרח ישראלי, (2)הוא לא הורשע שבעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת מנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי, לשמש בעל תפקיד כאמור, (3)הוא עבר הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות הנתונות לו לפי סעיף זה כפי שהורה מנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי, ובכלל זה בתחום אלימות במשפחה ושמירה על פרטיות וכבוד האדם, (4)הוא לא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו לפי סעיף זה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו, לעניין זה "עניין אישי" לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שכל אחד מאלה או קרובו, מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה, "קרוב" בן זוג, הורה,

הורה של בן זוג,

אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו, וכן בן זוג או ילד של כל אחד מהם. (ג)השר לביטחון הפנים רשאי לקבוע דרישות נוספות לדרישות לפי סעיף קטן (ב), בעניין השכלה, ניסיון או השתלמויות, ורשאי הוא לקבוע דרישות שונות לתפקידים השונים. (ד)עם הסמכת טכנאי, מוקדן או גורם הסיוע האזרחי, יביא מנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי לידיעתם את חובת הסודיות לפי סעיף 11ב, והם יחתמו על התחייבויות לשמירה על סודיות המידע בהתאם לחובה כאמור. (ה)טכנאי, מוקדן או גורם סיוע אזרחי לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים, כאמור בסעיף קטן (ב)(4). (ו)טכנאי, מוקדן וגורם סיוע אזרחי יפעלו מטעם מנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי, בהתאם להנחיותיו והוראותיו ותחת פיקוחו, ולא יפעילו סמכות הכרוכה בהפעלה של שיקול דעת שניתן למנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי ולעובדיו לפי הוראות חוק זה. (ז)מנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי רשאי לבטל הסמכה שנתן לנציג חברה מפעילה, לאחר שנתן לנציג כאמור הזדמנות לטעון את טענותיו אם מתקיים אחד מאלה: (1)ההסמכה ניתנה על יסוד מידע כוזב או שגוי, (2)חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן ההסמכה לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג); (3)הוא הפר הוראה או הנחיה של מנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי לפי סעיף קטן (ו). חיווי מאמצעי פיקוח טכנולוגי 3ה. (א)התקבל חיווי מאמצעי פיקוח טכנולוגי המעיד על תקלה טכנית באמצעי כאמור או על כניסה של מפוקח לטווח אזהרה, רשאי מנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי או מברר, לשם מניעת הפרת צו ההגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי (1)לדרוש מהמפוקח למסור לו את שמו ומענו, ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו, (2)לדרוש מהמפוקח למסור לו כל ידיעה או מסמך שעשויים לכלול מידע בנוגע לעמידתו בתנאי הצו או להפרתם, וכלל זה לברר עימו את מקום הימצאו, בפסקה זו, "מסמך" לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995. (ב)התקבל חיווי מאמצעי פיקוח טכנולוגי על כניסה של מפוקח לטווח אזהרה, יפעל המוקדן בהתאם למפורט להלן, והכול בהתאם לנוהל שנקבע לפי סעיף קטן (ג): (1)יידע את המפוקח על דבר היכנסו לטווח האזהרה ויזהירו מפני הפרה של צו ההגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, (2)יידע את בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי בדבר הצורך להיכנס למקום בטוח ויודיע לגורם סיוע אזרחי להגיע למקום שהותו של בן המשפחה האמור. מיכל, את תמשיכי. (ג)מנהל יחידת הפיקוח הטכנולוגי יורה בנוהל מפורט על אופן הפעולה של מוקדן לפי סעיף קטן ()ב); בנוהל ייקבעו,

הוראות בנוגע לאופן יצירת הקשר עם מפוקח או עם בן המשפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנארי פיקוח טכנולוגי לצורך יידועם כאמור בסעיף קטן (ב), ותיעודו. אישור אמצעי פיקוח טכנולוגי 3ו. השר לביטחון הפנים או מי מטעמו יאשר מכשיר או יישום כאמצעי פיקוח טכנולוגי, אם פגיעתו בזכויותיהם של מפוקחים אינה עולה על הנדרש לשם הגנה על בני משפחה שלהגנתם ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, והוא ברמת אמינות מספקת. מאגר מידע 3ז. (א)יחידת הפיקוח הטכנולוגי תקים ותנהל מאגר מידע שיכלול מידע שהתקבל מאמצעי פיקוח טכנולוגי על נתוני איכון המעידים על הפרת צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי או על כניסה לטווח אזהרה,

(ב)מאגר המידע יהיה חסוי, לא יימסר מידע ממנו אלא לפי חוק זה, ולא יחובר לרשת תקשורת מחשבים, למעט לרשת תקשורת מחשבים של המשרד לביטחון הפנים ושל משטרת ישראל. (ג)לא תתאפשר גישה למאגר המידע, למעט למורשה גישה שנקבע לפי סעיף 13(ג)(2), ובכפוף להוראות סעיף זה. (ד)במידע שבמאגר המידע לא ייעשה שימוש אלא לצורך אלה, ובלבד שלא ייעשה שימוש במידע נגד בן משפחה שלהגנתו ניתן צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, והכול במידה הנדרשת בנסיבות העניין: (1)הבטחת קיומו של צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי או הוכחת הפרתו, או מתן צו הגנה או הארכתו, בהליכים לפי חוק זה בלבד, (2)הליך פלילי נגד המפוקח בשל הפרת צו הגנה או חשד להפרה כאמור, בשל ביצוע עבירת אלימות במשפחה, או עבירה אחרת כלפי בן המשפחה שלהגנתו ניתן הצו, תוך הפרת הצו או כלפי קטין שהוא אחראי עליו, או בשל חשד לביצוע עבירה מהעבירות כאמור, (3)בדיקת תקינות אמצעי פיקוח טכנולוגי, תחזוקת מאגר המידע, ביצוע תיקונים והוספת תוספות ועדכונים טכנולוגיים, (4)ביצוע תחקיר של הנתונים השמורים במאגר המידע, ובלבד שלא יועבר ממאגר המידע מידע שעלול להוביל לזיהוי אדם, (5)שימוש שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן את הסכמתו אליו, (6)לשימוש יחידת הפיקוח הטכנולוגי או המשטרה, לצורך הגנה בהליך משפטי בשל ביצוע תפקידן על פי דין. (ה)המידע שבמאגר המידע יישמר לתקופה המזערית הנדרשת לצורך יישום הוראות חוק זה בעניין צווי הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, כפי שתיקבע בתקנות. (ו)על אף האמור בסעיף קטן (ג), היה צורך בגישה למאגר המידע לשם תחזוקה,

הוספת תוספות או עדכונים טכנולוגיים, תותר הגישה למאגר לצורך כך גם לבעלי מקצוע, ובלבד שאושרו מראש בידי ראש אגף ביטחון מידע וסייבר במשרד לביטחון הפנים או מי מטעמו, תוך היוועצות במשטרת ישראל. אבטחת המידע 3ח. אמצעי הפיקוח הטכנולוגי, המידע המתקבל ממנו למאגר המידע כאמור בסעיף 3ז(א) והתקשורת בין אמצעי הפיקוח הטכנולוגי למאגר המידע, יאובטחו ברמת אבטחה גבוהה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מכסת אמצעים לפיקוח טכנולוגי 3ט. השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הוועדה לביטחון הפנים של הכנסת, יקבע בצו מספר מרבי של אמצעי פיקוח טכנולוגי שניתן להורות על שימוש בהם לפי חוק זה, בצו כאמור יכול שייקבע מספר שונה של אמצעי פיקוח טכנולוגי מתוך המספר המרבי כאמור, לכל שנה וכן לתקופה מסוימת לצורך בחינת הפעלת אמצעי הפיקוח הטכנולוגי כאמור."; (6)בסעיף 4(_ג), במקום "יינתן" יבוא "וצו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי יינתנו"; (7)אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא: "הערכת מסוכנות 6א. (א)בלי לגרוע מסמכויות בית המשפט לפי חוק זה, לצורך מתן צו הגנה להגנתו של בן משפחה שאינו קטין או חסר ישע, ובכלל זה צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, רשאי בית המשפט להורות כי מעריך מסוכנות יערוך הערכת מסוכנות של מי שכלפיו ניתן או מבוקש צו ההגנה, הורה בית המשפט כאמור, יגיש מעריך המסוכנות לבית המשפט את הערכת המסוכנות בתוך שבעה ימים מיום ההוראה כאמור, או במועד מאוחר יותר כפי שהורה בית המשפט. (ב)בית המשפט ימסור העתק מממצאי הערכת המסוכנות לבעלי הדין, ורשאי הוא להחליט שלא למסור את ממצאי הערכת המסוכנות, כולם או מקצתם, למי מהצדדים, מטעמים שיירשמו. תני לאבתיסאם להמשיך. (ג)בית המשפט רשאי לבקש ממעריך המסוכנות שערך את הערכת המסוכנות, הסבר או השלמה לאמור בה. (ד)לא ייעשה שימוש בהערכת מסוכנות שהוגשה לבית המשפט אלא לצורך חוק זה והיא לא תתקבל כראייה בהליך משפטי אחר, למעט בבקשות למתן צו הגנה לפי חוק זה. (ה)על אף האמור בסעיף קטן (ד), רשאי מעריך המסוכנות להעביר מידע לעובד סוציאלי לפי חוק או לקצין מבחן, או לעובד סוציאלי מגייס ומעריך אשר יהיה רשאי לעשות במידע שימוש והכול לצורך מילוי תפקידם לפי חוק, בקשר לאותו אדם או לילדיו הקטינים, ובמידה הנדרשת. (ו)קיבל בית המשפט הערכת מסוכנות כאמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 26(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

ביטול והתלייה של מינוי 6ב. (א)שר הרווחה והביטחון החברתי (בסעיף זה השר) ימנה מעריכי מסוכנות שתפקידם לערוך הערכות מסוכנות, השר יקבע בתקנות תנאי סף למינוי מעריכי מסוכנות, ובכלל זה הסדר ניגוד עניינים והדרישות העדר עבר פלילי ומשמעתי, כמו כן רשאי הוא לקבוע בתקנות הוראות בעניין הכשירות והמומחיות הנדרשים ממעריך מסוכנות, ובכלל זה מומחיות בתחום האלימות במשפחה, השכלה והכשרה, ניסיון מקצועי, השתלמויות ובחינות. (ב)לא ימונה אדם למעריך מסוכנות אלא אם כן הוא בעל הכשרה וכישורים באבחון ובטיפול בתחום אלימות במשפחה, הכול כפי שקבע השר בתקנות. (ג)השר רשאי לבטל מינוי של מעריך מסוכנות אם חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים למינוי, ובכלל זה אם מעריך המסוכנות הורשע בעבירה פלילית, או בעבירה משמעתית, או אם קיימות נסיבות אחרות שבשלהן אין הוא ראוי להיות מעריך

(ד)השר רשאי להתלות את המינוי במקרה של הליך פלילי או משמעתי תלוי ועומד נגד מעריך המסוכנות אם מצא כי בנסיבות העניין אין הוא מתאים לשמש מעריך מסוכנות. (ה)החלטת השר בעניין ביטול או התליה של מינוי מעריך מסוכנות לא תינתן אלא לאחר שניתנה למעריך המסוכנות הזדמנות לטעון את טענותיו.

האמור בכל דין ובכפוף להוראות לפי סעיף זה, לצורך ביצוע הערכת מסוכנות כאמור בסעיף 6א, רשאי מעריך המסוכנות לקבל מידע כמפורט להלן, ככל שהמידע הוא בקשר למי שכלפיו ניתן או מבוקש צו ההגנה, ומי שברשותו מידע כאמור חייב למוסרו על פי דרישת מעריך המסוכנות: (1)מידע כאמור בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, (2)כתבי אישום, הכרעות דין, גזרי דין ופרוטוקולים מהליכים לגבי מי שכלפיו ניתן או מבוקש צו ההגנה המיוחסים לעבירות אלימות במשפחה, לרבות מסמכים מהליכים לפני ועדת שחרורים כמשמעותה לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשט"א-2001, או ועדה לעיון בעונש כמשמעותה בפרק שני לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955; יוראי, אתה מוזמן להמשיך. (3)צווי הגנה, וצווי מניעת הטרדה מאיימת לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, שניתנו בעניינו של מי שכלפיו ניתן או מבוקש צו ההגנה, ומידע על הפרות שלהם, ובכלל זה מידע על הפרות של צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, (4)דוחות סוציאליים שנערכו לפי כל דין, לרבות תסקיר מעובד סוציאלי לפי חוק וכל מידע בעניינים סוציאליים אחרים, תסקירי שירות מבחן, למעט תסקירים לגבי מצבו של נפגע עבירה כאמור בסעיף 187 לחוק סדר הדין הפלילי , התשמ"ב-1982; (5)הערכות מסוכנות קודמות שנעשו בעניינו של מי שכלפיו ניתן או מבוקש צו ההגנה, לרבות ההערכה על אודות מסוכנותו שנערכה בעת שהותו כאסיר, והערכות מסוכנות לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, (6)סיכום מידע רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996."; (8)בסעיף 7 (א)בסעיף קטן (ב), אחרי "לפי סעיף 2(א)(1)" יבוא "או (4), או התקבל חיווי מאמצעי פיקוח טכנולוגי על הפרת צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי"; (ב)אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ד)הופר צו הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי, תמסור יחידת הפיקוח הטכנולוגי דיווח על כך לבית המשפט ותצרף תיעוד המעיד על ההפרה, קיבל בית המשפט דיווח על הפרת צו הגנה כאמור, וצו ההגנה עודנו בתוקף, רשאי בית המשפט לבקש את תגובת הצדדים או לקבוע דיון כדי לבחון את צו ההגנה, תנאיו והצורך בהארכתו."; (9)אחרי סעיף 11א יבוא: "חובת סודיות 11ב. אדם שהגיע אליו מידע לפי הוראות חוק זה, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חו זה או לפי צו בית משפט, העובר על הוראות סעיף זה, דינו מאסר שלוש שנים"; (10)בסעיף 13, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ג)על אף הוראות סעיף קטן (א) (1)השר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע סעיפים 3ג עד 3ו ו-3ח, והוא רשאי בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועם, (2)שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, רשאי להתקין תקנות לעניין סעיפים 3ז ו-3ט, ובכלל זה לעניין אופן החזקתו ושמירתו של מידע במאגר המידע, אופן הבקרה על פעולות המבוצעות בו, מורשי הגישה למידע הכלול במאגר המידע שהגישה למאגר דרושה לצורך מילוי תפקידם, וההגבלות שיחולו עליהם בשים לב לרגישות המידע ולהיקפו, (3)שר הרווחה והביטחון החברתי ממונה על ביצוע סעיפים 6א עד 6ג והוא רשאי, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועם.". הרחבת הוראת השעה לעניין צו הגנה שניתן להגנת קטין 2. על אף האמור בסעיפים 3ב(ב) ו-(ה) ו-6א(א) לחוק למניעת אלימות במשפחה כנוסחו בחוק זה, רשאי שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפנים ושר הרווחה והביטחון החברתי, לאחר תום 18 חודשים מיום התחילה (1)לקבוע הוראות להרחבת השימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי גם לניטור מקום הימצאו של בן משפחה שהוא קטין שלהגנתו ניתן צו הגנה, ובלבד שניתנה הסכמתו של הקטין לכך, בהוראות כאמור ייקבע הגיל המינימלי לשימוש באמצעי פיקוח כאמור והוראות נוספות לשמירת טובתו של הקטין וזכויותיו, (2)לקבוע הוראות לעניין הגשת הערכת מסוכנות לפי הוראת בית המשפט, של מי שכלפיו ניתן או מבוקש צו הגנה, לצורך מתן צו הגנה להגנתו של בן משפחה קטין או חסר ישע. תחילה 3. (א)תחילתו של חוק זה שנים עשר חודשים מיום פרסומו (בחוק זה יום התחילה). (ב)השר לביטחון הפנים, בהסכמת שר המשפטים והשר הרווחה והביטחון החברתי ובאישור הוועדה לביטחון הפנים של הכנסת,

בצו, לדחות את תחילתו של חוק זה לתקופה נוספת שיקבע אשר לא תעלה על שישה חודשים, אם שוכנע כי לא הושלמה ההיערכות הנדרשת ליישום הוראותיו. מחקר מלווה 4. המשרד לביטחון הפנים יערוך, בשיתוף עם משרד הרווחה והביטחון החברתי מחקר שילווה את יישום הוראות חוק זה, ממצאי המחקר כאמור יוגשו, לא יאוחר מחצי שנה לפני תום תקופת הוראת השעה, לשר לביטחון הפנים, לשר הרווחה והביטחון החברתי ולשר המשפטים, בצירוף המלצות לעניין אפשרות הארכת תוקפו חוק זה. דיווח לכנסת 5. השר לביטחון הפנים או מי מטעמו ידווח לוועדה לביטחון הפנים של הכנסת, אחת לשנה מיום התחילה ועד תום תקופת הוראת השעה, על כל אלה, לגבי אותה שנה: (1)מספר צווי הגנה בתנאי פיקוח טכנולוגי שניתנו לפי סעיף 3ב לחוק למניעת אלימות במשפחה כנוסחו בחוק זה, (2)מספר ההתראות שהתקבלו מאמצעי פיקוח טכנולוגי, (3)מספר ההפרות של צווים כאמור בפסקה (1); (4)מספר ההליכים הפליליים שנפתחו בשל הפרה של צווי הגנה לפי חוק למניעת אלימות

החוק הזה יכול להציל אותי מלהיכנס לשם, ויכול להציל עוד נשים אחרות, גם מלהיכנס למקום הזה וגם מלהירצח. זה חוק חשוב שצריך שיעבור,

יושרת.

אני רוצה להגיד לך גם,

שגבתה עדויות, היו ראיות: היא סגרה את התיק כי המשטרה לא מוצאת אותו. אז אני אמרתי לה שאני מבקשת ממנה לשנות את הניסוח: שתאמר לי בבקשה שהיא לא מחפשת אותו. אוקי?

לחפש את "בעלי" אני גרושה, כידוע לכם,

ולשאול אותי אם אני יודעת איפה הכתובת

ממש.

רק חבל שמי שמתנגד ומעכב את העלאת החוק הזה לא שומע אותך.

חבל מאוד, ואני אשמח מאוד לדבר איתו באופן אישי. צריך לשלוח לו את הקטע הזה.

צריך לקחת אותה לקיש. תודה לך.

אם לא העבודה המקצוענית של המשרד לביטחון הפנים, בראשות השר עומר בר לב, משרד המשפטים בראשות השר גדעון סער, ומשרד הרווחה בראשות השר מאיר כהן לא היינו בכלל נמצאים בסיטואציה הכל כך חשובה והיסטורית היום.

אני מבקשת מכולם לעמוד בזה, להתחייב לזה כפי שסגרנו.

וכמובן לפעול, מרגע סיום ההצבעה, לצאת לשטח ולהביא את כל מי שמתנגד אלינו לאירוע הזה. היועצת המשפטית. עוברים להצבעה על חמש הצעות החוק.

אני מזכירה: מי שיכולות להצביע אלו נעמה, עאידה ואני. הצבעה על הצעת החוק של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, פ/34/24. מי בעד? קרן, את לא יכולה להצביע. בסדר, אבל אני רוצה להרים את היד. הצבעה בעד, 3 נגד, 0 נמנעים, 0 אושר אין בעיה. שלושה בעד. הצבעה על הצעת החוק של חברת הכנסת קרן ברק, פ/300/24. מי בעד? הצבעה בעד, 3 נגד, 0 נמנעים, 0 אושר הצבעה על הצעת החוק של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, פ/895/24. מי בעד? הצבעה בעד, 3 נגד, 0 נמנעים, 0 אושר הצבעה על הצעת החוק של חברת הכנסת מיכל רוזין, פ/2336/24. מי בעד? הצבעה בעד, 3 נגד, 0 נמנעים, 0 אושר הצבעה על הצעות החוק של חברי הכנסת נעמה לזימי, אבתיסאם מראענה,

מי בעד?

0 נמנעים, 0 אושר כל ההצעות עברו בוועדה.